שלום לכולם. מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושאים שיידונו הם הצעת חוק העונשין (תיקון החמרת הענישה בשל תקיפת צוות רפואי),